להזמינכם לישיבת הוועדה.

זה היה בהמלצת הלשכה המשפטית. ברור לי שיש פה גם צד של עניין ביטחון פנים. יו"ר הוועדה לביטחון פנים ביקשה גם כן להשתתף בדיונים. כמובן שוועדת החינוך והיועצת המשפטית, כשיתקיימו הדיונים על העיפים, אנחנו נזמין לוועדה גם את יושבת הראש ואת חברי הוועדה לביטחון פנים על-מנת שיוכלו לסייע בדיונים שיתקיימו שם ולסייע לנו בהבנה לעומק גם של הסעיפים האלה ובהעלאת הצעות ותיקונים. הוועדה שאליה אנחנו מנתבים את החוק היא ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני מעלה את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה החוק יידון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. אני קובעת שההצעה עברה. תודה רבה, הישיבה נעולה.